כנס מיוחד הישיבה המאה-ושלושים-ושש של הכנסת העשרים-ושלוש יום רביעי, כ"ו באדר התשפ"א (10 במרץ 2021) ירושלים, הכנסת, שעה 11:00 תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת

התשפ"א 2021, הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה), התשפ"א

מדינת ישראל הראשונה בעולם בהישג בין-לאומי מרשים, השלימה את חיסון, מה שנקרא, ברוב אוכלוסיית הסיכון במדינת ישראל ומצילה חיים. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה פה עם עיכוב של שלושה חודשים, ואני לא מדבר על שלא היו מגיעים, אם חס וחלילה החיסונים היו מגיעים שלושה חודשים יותר מאוחר, היה פה מחיר בריאותי, מחיר כלכלי ומחיר בחיים,

היינו בשיא של גל שנבע מהמוטציה הבריטית, ששינה את, זו לא אותה מגפה. היא הרבה יותר מידבקת. יש מחקר בבריטניה, אני לא יודע כמה מכירים את זה, שפורסם לפני יומיים, והיא גם יותר הורגת, והתמותה בבריטניה עלתה, על אותן הדבקות.

אני אומר לכם, זה שראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם מערכת הבריאות המצוינת שלנו הצליח להביא להישג המדהים הזה, יש אלפי ישראלים שהיום לא יודעים את זה אבל הם חייבים לו את חייהם. מבצע החיסונים הזה כלל מאמצים כבירים והתגייסות של מערכות רבות. היום כבר מעל 8 מיליון מנות חיסון, ומתוכן עוד מעט 4 מיליון ישראלים עם שתי מנות. חיסון רוב האוכלוסייה הוא האסטרטגיה הנבחרת ליציאה מהמגפה. יעילות החיסון הוכחה כבר כגבוהה מאוד, וגם הבטיחות שלו

לצד כל זה, קיימת תופעה בנגיף הקורונה, לא רק בקורונה,

בכל וירוס, של וריאנטים שיכולים להשפיע על מהירות ההתפשטות של הנגיף ותחלואה שונה, קשה יותר או פחות, ואולי לערב אוכלוסיות שעד עכשיו סבלו ממחלות קלות, לתחלואה קשה יותר. במידה שנגיף שכזה או וריאנט שכזה נכנס לישראל, זה עלול להשפיע לרעה על יעילות החיסונים הקיימים היום בישראל וגם על החסינות של המחלימים. למשל, הערכת הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות היא כי הווריאנט שהתגלה בבריטניה, והפך במהרה לזן השליט, כפי שאמרתי, הוא מידבק יותר וכנראה גם קטלני יותר, ותרם באופן משמעותי לחומרת גל התחלואה האחרון. כאשר גילינו שהוא כבר בארץ והתפשט כבר היה מאוחר מדי למנוע אותו. בדרום אפריקה וריאנט אחר הפך במהרה להיות זן שליט. ההערכות הן שהוא מידבק כמו הזן האנגלי. עדיין בודקים אם הוא גם אלים יותר. אנחנו עושים מאמצים רבים, משרד הבריאות עם פיקוד העורף, בשביל לעצור ולגלות כל שרשרת הדבקה של הווריאנט הדרום-אפריקאי, ונראה שהיום אנחנו עומדים על כ-1% מההדבקות החדשות בישראל בזן הזה. בנוסף יש מקרים בודדים של זנים נוספים וקיימים בעולם הווריאנטים, שידועים, עם חשש שייתכן שיש פה משמעות קלינית. כולם נמצאים בבחינה ומעקב הדוק של משרד הבריאות. ברור לכולם שהחשש הגדול ביותר הוא מהתפשטות וריאנט שהחיסון אינו יעיל לגביו, במיוחד אם הוא יהיה גם מידבק יותר או אלים יותר. תרחיש כזה עלול לאיים על תועלת מבצע החיסונים. וריאנט כזה יכול להתפתח גם בישראל מעצמו, אבל ברור לכולם שברמת האוכלוסייה הסיכון הגדול הוא דווקא מהנכנסים לישראל מחו"ל. הם מהווים סיכון מיידי להתמודדות המדינה עם הנגיף, משום שיש מהם סיכון מוגבר לשאת וריאנטים שיכולים להיות מסוכנים. מצב זה מחייב אותנו לפעול בכל דרך למנוע את הפצתם של אותם וירוסים נושאי מוטציות עם תכונות שיכולות להחמיר את מצב התחלואה בישראל.

הכלים היחידים לצמצום כניסת וריאנטים מבלי למנוע כניסה לישראל ולהבטחת קיום חובת הבידוד על ידי החוזרים היו חובת בדיקה לפני העלייה למטוס, חובת בדיקה בנחיתה וחובת קיום הבידוד תחת פיקוח. כאשר ראינו שיש חשש לווריאנטים, הפעלנו פיקוח מטעם המדינה במלוניות. אני רק רוצה להגיד לכל אלה שטוענים שהמלוניות זה אירוע קשה: יש מדינות שלא מאשרות לך לצאת מהמדינה בלי שסגרת לעצמך slot במלוניות שפנויות לעניין הזה, ואתה גם משלם עליהן. אז פה מדינת ישראל דואגת לכול. הבדיקות לפני הטיסה ובנחיתה אינן מספיקות, שכן הן מזהות רק חלק מכלל החולים שמתגלים מאומתים בשבועיים לאחר חזרתם. צריך להבין שהבידוד הוא קריטי. אנחנו מעריכים שכ-50% 60% מהתחלואה מתגלה רק בתקופת הבידוד, ולכן בדיקה לפני ובדיקה בנחיתה אינן מהוות פתרון שחוסם כניסת וריאנטים. הבידוד הוא כלי הכרחי. לא סתם הלכנו למלוניות, עם כל הקושי בכך. רוב החוזרים מחו"ל החייבים בבידוד, לצערי, היושב-ראש, לא מקפידים על חובת הבידוד הביתי. ראינו בזכות מערכת, שבעצם, שואלים אותי: איך אתה יודע שהבן אדם לא שומר על בידוד בבית? מאיפה אתה אומר שעשרות אחוזים לא שומרים בידוד ביתי? אז יש היום חברות שנותנות מידע מבוסס, מה שנקרא כללי, לא פרטני, הן יודעות מחברות הטלפוניה, מגוגל,

על אדם שגלש בטלפון שלו,

בחוץ לארץ, וחזר וגלש בארץ, ואתה רואה אם הוא שינה מיקום או נשאר במיקום שלו בשבועיים האחרונים. זאת אומרת, עוקבים אחרינו,

רק לא יודעים שזה אתה. לא אומרים לך מי, אבל יכולים לדווח על תופעה, ואז רואים, זה קל לראות, טלפונים שהיו בחו"ל, אתה רואה שהם בארץ, וכשהם בארץ אתה מסתכל לראות אם הם נשארים בנקודה קבועה או לא, ואתה רואה שהדבר הזה לא נשמר. לכן הייתה ההחלטה על המלוניות, החלטה שבוטלה במוצאי שבת האחרונה, בשל הפגיעה בחירויות הפרט. החיוב לשהות במלונית הוא אכן קשה, אבל כשלא הייתה חלופה מידתית יותר זו הייתה פגיעה הכרחית. ההכרח למצוא מנגנון לבקשת אישור חריג לביצוע בידוד ביתי וריבוי הבקשות מסוג זה, כמעט כל מי שנכנס רצה בידוד ביתי במקום ללכת למלונית, הביא לכך שאכן הייתה הרחבה גם בקריטריונים, והרבה קיבלו אישור לביצוע בידוד בביתם, ולמעשה הם עשו בידוד ביתי ללא פיקוח מתאים. אכן, המשטרה אמורה לפקח, אבל זו משימה שהיא מאוד קשה, בטח אם אין לה כוח אדם שהוא dedicated לעניין הזה.

מיום ראשון לא חלה עוד חובת שהייה במלונית לנכנסים לישראל. אנחנו החלטנו כן להגדיל את כמות הנכנסים לישראל, עלינו מסדר גודל של מאות בודדות ל-1,000 2,000, כאשר המקסימום הוא 3,000. אני שומע קולות שאומרים שאנחנו פותחים,

את ישראל לכל מיני מוטציות,

עד 3,000 איש ביום.

כשאתם מסתכלים על המספרים של נתב"ג, שמעביר עשרות אלפים ביום, זה מספר נמוך. אבל המספר הזה הכרחי, משתי סיבות: אנשים שבאמת כבר מעל תקופה ארוכה נמצאים בחוץ לארץ ורוצים לחזור לביתם, הסיבה השנייה, אזרחים שרוצים לחזור בשביל להצביע, וזו זכותם הדמוקרטית. את ה-trade off הזה אנחנו מאזנים בהחלטות הממשלה.

ממוצאי שבת כל הנכנסים לישראל הופנו לבידוד בביתם, כאשר הפיקוח שהוספנו לדבר הזה הוא פיקוח של עוד כ-700 פקחים או שוטרים ייעודיים שעושים פיקוח פרטני על אותם חוזרים מחו"ל. אנחנו עדיין מרגישים שאנחנו במצב שיש סכנה של כניסת וריאנטים, ואנחנו חייבים לנקוט אמצעים נוספים לשם פיקוח על הבידוד של הנכנסים לישראל. לאחר בדיקות מעמיקות של אפשרויות שונות החליטה הממשלה להגיש לכנסת את הצעת החוק שבפניכם. ניתן יהיה להכריז, על סמך חוות דעת אפידמיולוגית של משרד הבריאות ושיקולים נוספים, כפי שמפורט, שעל הנכנסים לישראל תהיה חובה לקיים בידוד בביתם או במקום אחר העומד לרשותם, אך זאת תוך שימוש באמצעי טכנולוגי לפיקוח. עוד פעם אני אומר: ראינו שלמשטרה אין יכולת אפקטיבית לעשות את הפיקוח הזה במספרים משמעותיים, ואנחנו מבינים שאנחנו חייבים מנגנון ומערכת שתעשה את זה בצורה ממוכנת, כגון צמיד אלקטרוני או אמצעי מתאים אחר. מי שאינו מסוגל או לא יהיה מעוניין לקיים בידוד בפיקוח טכנולוגי, יש כאלה שיגידו: אני, ברמה הבסיסית, מתנגד לאירוע הזה, זו זכות שאנחנו רואים אותה כזכות לגיטימית, להתנגד, אבל אז צריך להבין אותו שהוא יופנה למלונית. זאת אומרת, הפיקוח למעשה עוזר לנו לשחרר מהמלונית ולהביא את האנשים לבית. מי שעדיין יגיד: זו פגיעה יותר גדולה בזכויותיי,

כי הזכות הראשונית, של מניעת כניסת וריאנטים למדינת ישראל, של שמירה על בריאות הציבור, יותר חזקה מכל הדבר הזה. בדרך זו נוודא שהמבודד אינו יוצא ממקום הבידוד על ידי שימוש באמצעי הרבה פחות פוגעני, לפחות לתפיסת רוב האנשים, מהשהייה במלונית. אמצעי זה פוגע בפרטיות במידה מועטה, כיוון שמיקום הבידוד ממילא ידוע. זה לא שאנחנו עוקבים אחרי אנשים, האדם צריך להיות בבידוד בביתו, במקום שנקבע, ולמעשה לא לצאת משם. אז אין פה עניין של מעקב אחרי אנשים. הדבר היחיד שאני יכול לומר שמטריד אותי, ובהחלט יש פה איזושהי פגיעה מסוימת שאנחנו נאלצים לקחת, זה שכאשר המבודד הזה נמצא בביתו עם הצמיד, אנחנו אכן יכולים לראות שהוא לא יוצא מביתו, אבל הוא יכול לעשות שם מסיבה, הוא יכול לראות את המשפחה. אנשים יכולים לבוא לבקר אותו ואנחנו לא נדע את זה. לכן זו האחריות האישית שלנו כאזרחים ושל כולנו פה להבין את המשמעות, ובשביל זה הרחבתי על הסכנה הגדולה. המסר לציבור פה צריך להיות: אתם צריכים להקפיד על הבידוד הביתי גם אם אתם בבית.

עם האישה ועם הילדים או עם הגבר,

זה אירוע שהוא קשה אבל מחויב המציאות, כי אחרת אתה יכול לייצר באמת פגיעה קשה בבריאות הציבור. התחלנו פיילוט ב-1 במרץ, בנושא הזה של נכנסים לישראל, בכמה טיסות. הם היו מחויבים בבידוד במלונית, והצענו להם לבצע את הבידוד בבית עם צמיד אלקטרוני. הם קיבלו טלפון ייעודי מוקשח, אין בו כלום, אי-אפשר לצלצל אליו,

אתה רק מקבל אותו בשביל לצלצל למוקד שאתה מקבל שם הנחיות או כל מיני דברים, יחד איתו, את הצמיד, ששמו אותו עליהם, ולמעשה אי-אפשר להוריד את הצמיד בלי לגזור אותו, גזירה שלו מייד מהווה, יש בתוך הצמיד איזה,

כן, מעגל, וכשאתה גוזר מייד יודעים עליו. למעשה, כך אמור להתנהל הבידוד הביתי. יש גם מכשיר נוסף, שמזהה גם שינוי גובה. אנחנו שוקלים אם להשתמש בו, אם זה מחויב או לא. בכל מקרה, הטכנולוגיה היא בלוטות' בין הצמיד, והרעיון שזה יהיה כמובן גם כשר בשבת, לשומרי שבת, מכיוון שאתה לא מפעיל את זה בכלום, אתה לא נוגע בכלום, אתה לא מפעיל בכלום, אתה פשוט מסתובב חופשי בבית, וכל זה נעשה בהסכמה חופשית למי שרצה ולא רצה ללכת למלונית. הייתה היענות גבוהה מאוד, הרוב המכריע של המשתתפים הקפיד על הוראות הבידוד.

בזכות הצלחת הפיילוט אנחנו הולכים להציע את החוק הזה. בהכרזות על הדבר הזה, מכיוון שאנחנו צופים, שלום לשר הבריאות, שמדובר בתקופה ארוכה של כניסות ויציאות מישראל, שזה לא הולך להשתנות, אם כך המגבלות יהיו 28 יום כל פעם. נקבעו הוראות להפעלת המנגנון באמצעות חברה מפעילה, שלא יהיו לה סמכויות שלטוניות כלל אלא רק סיוע טכני, והיא תפעל לפי הנחיות משרד הבריאות, שייקבעו בחוק. גם קבענו הוראות להגנת הפרטיות, שמירת ואבטחת המידע שייאסף. כן מדובר שלגבי נזק לציוד יחויבו הנכנסים להפקיד שטר חוב, שימומש במקרה של חבלה בציוד או אם לא יחזירו אותו, בסוף יש שווי לעניין הזה. אני יכול לומר רק דבר אחרון בנושא של העלות הכספית. מדינת ישראל, בעניין הזה, קשה לי לומר את זה, היא הכי לארג'ית עם התושבים והאזרחים שלה, ואולי זה אף מעלה שאלה, ואני אסביר: עד היום מאות מיליונים שולמו על חוזרים למלוניות, הם שולמו מהקופה של כולנו, ויש שאלה לגיטימית, שלדעתי תתעורר בוועדה:

כל אזרחי ישראל צריכים להשתתף בתשלום העלות של הבידוד, לא משנה אם צמיד או מלונית, של אותו אדם שחזר מחו"ל, או שבן אדם שנוסע לחו"ל, שבוחר מרצונו לנסוע, לפעמים גם מסיבות מאוד חשובות, צריך לשאת בהוצאות האלה, כמו שהוא קונה לעצמו כרטיס טיסה? אני חושב שזה המודל הנכון, אני חושב שהמודל הנכון הוא שהעלויות צריכות להיות על האדם, אחרת זה על קופת תקציב המדינה. אני אבקש שהנושא הזה יעלה לדיון בוועדה, ומה שתקבע הוועדה בעניין זה כמובן שיתקבל. מה שברור הוא שלא יכול להיות מצב שהמלונית תהיה על המדינה והצמיד על האדם. צריכה להיות חפיפה מלאה, כל אחד יכול לקבל צמיד, כל אחד יכול לקבל מלונית, ומה שאתה בוחר, עליו אתה משלם. המטרה, ובזה אני מסיים, היא ששמירת הבידוד למי שנכנסים לישראל מחו"ל תסייע ותמנע את ההפצה של תחלואה מיובאת לארץ, ולכן חובת הפיקוח הטכנולוגי בבידוד בית, ומלונית כחלופה, הינה צעד חיוני להפחתת התחלואה בישראל, שתאפשר חזרה הדרגתית לשגרה.

תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חבר הכנסת משה אבוטבול, איננו.

תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני תמכתי בוועדה והשתתפתי בכל הדיונים בנושא של האזיק, וכמובן תמכתי ואני תומכת גם היום. אני רוצה לדבר על ועדה אחרת, ועדת חוץ וביטחון. דיברנו שם וגם כאן על הכספים ל"ממדים ללימודים" עבור חיילים, לוחמי צה"ל שהבטיחו להם שאם הם ילכו ליחידה מובחרת, ליחידת לוחמה, יגיעו להם לימודים באקדמיה לאחר מכן. היום אומרים להם שהם צריכים להתנדב שוב. עשינו דיון בוועדה, אדוני היושב-ראש, ושם נאמר על ידי נציגים בכירים מצה"ל שאי-אפשר להעביר כספים מתקציב הביטחון לטובת העניין, שרק תקציבים פילנטרופיים יכולים לשמש לטובת העניין, וגם אחרי התנדבות. גיליתי שזה לא מדויק, זאת אומרת שכן אפשר להעביר את הכספים היום. החלטת שר הביטחון, החלטת המדינה, החלטת צה"ל להשתמש בתקציב שלו ולהעביר את הכספים לחיילים זו החלטה שלו בלבד. לא צריכים ועדה ולא חקיקה, כמו שנאמר.

חס וחלילה, לא חושבת שמישהו עובד על הוועדה, אני חושבת שהייתה פה איזושהי אי-הבנה קטנטנה, שתתקן עוול גדול מאוד, ואני קוראת ליושב-ראש הוועדה האוזר, ששאל את השאלה כמה פעמים: האם זו בעיה של חקיקה או זו בעיה של העברת תקציב, אני קוראת לו לכנס מייד את הוועדה, לזמן את שר הביטחון לוועדה ולהעביר את הכספים לחיילים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אדוני סגן השר או אדוני השר, מישהו מבקש לסכם או שאנחנו יכולים לעבור להצבעה? אז אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. אני אאפשר למי שמקומו למעלה להצביע מכאן. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל), תשפ"א 2021, בקריאה הראשונה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת

(בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל),

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. חברת הכנסת כנפו, את מבקשת להצביע בעד?

אז אם כך אנחנו, איך אומרים, הצמיד הוא ליד אבל אנחנו עם

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש סיפור מפורסם על רבי ישראל מסלנט, ראש תנועת המוסר, שחזר הביתה בשעה מאוחרת וראה שהאור דולק, עששית, אצל הסנדלר. כולם כבר הלכו הביתה, השעה הייתה מאוחרת. הוא שואל אותו: למה אתה לא הולך?

אמר לו: רבי ישראל, כל עוד הנר דולק עוד אפשר לתקן.

כן. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, אם כי אני מוכרח לומר, סגן השר כהן, שבעניינך זה לא לתקן, זה להוסיף מעשים טובים. הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה, נגיף הקורונה

(פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה), התשפ"א 2021. בעקבות משבר הקורונה מעסיקים רבים נאלצו להוציא את עובדיהם לחופשה ללא תשלום, להלן: חל"ת, או לפטרם. כיום עדיין מצויים מאות אלפי אנשים באבטלה, מרביתם בחל"ת. מעסיק שהוציא את עובדו לחל"ת למשך חודש קלנדרי שלם לפחות מחויב בתשלום דמי ביטוח בעדו במשך חודשיים, בהתאם לשיעורים הקבועים בתקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א 1971. אדוני היושב-ראש, במצב הדברים הנוכחי, מרביתם של העסקים נאלצו להוציא את רוב או את כלל עובדיהם לחל"ת, בין היתר עקב הגבלות הפעילות שהוטלו על ידי הממשלה,

חיוב המעסיקים בתקופת משבר הקורונה, שבה אין להם הכנסות כלל או שהכנסותיהם פחתו משמעותית, בתשלום דמי ביטוח בעד עובדיהם שאינם מועסקים בעסק, זה הטיל על העסקים נטל מאוד משמעותי.

מוצע לתקן את הוראות חוק הביטוח הלאומי ולקבוע כי מעסיק יהא פטור מתשלום דמי ביטוח בעד עובדיו (חיובו של העובד עצמו, המנוכה ישירות מדמי האבטלה שלו, יישאר בעינו) וזאת לפרק זמן של עד חודשיים קלנדריים שבמהלכם שולמו להם דמי אבטלה, במהלך התקופה שמחודש אפריל 2020 ועד אפריל 2021. שר האוצר יהא רשאי להאריך את תקופת הפטור האמורה עד ליום 30 ביוני 2021. עלותו המוערכת של התיקון היא כ-500 מיליון שקלים עבור תשלומי המעסיק על חודשי החל"ת לביטוח הלאומי, הן בעבור דמי ביטוח לאומי והן בעבור דמי ביטוח בריאות, בתקופה שמחודש אפריל 2020 ועד אפריל 2021,

ומוצע כי אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי בגין מתן הפטור כאמור. האוצר צריך לשפות את ביטוח לאומי בחצי מיליארד שקלים.

אבקש מחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק ולהעבירה לוועדת העבודה והרווחה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לסגן השר יצחק כהן. רשימת הדוברים: חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חבר הכנסת משה אבוטבול, איננו. אם כך, אנחנו יכולים לעבור להצבעה. חברי הכנסת, נא לשבת. מי שמעוניין להצביע, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה), התשפ"א 2021, בקריאה הראשונה. כמובן, אני אוסיף את קולותיהם של מי שמקומם למעלה ונמצאים כאן. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה), התשפ"א 2021, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. אם כן, חברת הכנסת כנפו, אני מוסיף את קולך. סגן השר קיש, אני מוסיף את קולך. אם כך, שוב: חמישה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (פטור מתשלום

אני מזמין את סגן השר יואב קיש להציג את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 31),

תודה, כבוד היושב-ראש. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אנחנו כרגע מבקשים לאשר תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת

בהתאם למנגנון, אם התקנות לא קיבלו את אישור הוועדה בתוך פרק הזמן נדרש, על יושב-ראש הכנסת להביא את התקנות להצבעה במליאה. מובא לאישורכם החלק הנוסף בתיקון 31 לתקנות שבנדון, שלא אושר עדיין בוועדה: היתר להפעלת הספורט התחרותי, למעט פעילות ספורט תחרותי של בגירים שאינם מחוסנים או מחלימים בתוך מבנה, היתר להפעלת המסחר לרבות קניונים, שווקים וחנויות ללא תו ירוק בהתאם לתפוסה המרבית בתקנות, היתר להפעלת גן חיות,

פארק או אטרקציות תיירותיות ללא הפעלת מתקנים באטרקציה, ללא תו ירוק, היתר הפעלת ספרייה, גם בישיבה ולא רק לצורך השאלה, היתר להפעלת מוזיאון. נוסף על האמור, היתר להפעלת מקום מהמקומות הבאים, במתכונת תו ירוק בלבד: מכון כושר,

אולם תרבות, מקום לעריכת מופעים לצורך קיום אירוע תרבות, מגרש או אצטדיון, אירוע ספורט עם קהל, מקום לעריכת תערוכה, בריכת שחייה ובית מלון למעט חדר האוכל שבו, וכולל מתקנים משותפים נוספים שהפעלתם מותרת בתו ירוק, כגון בריכה, חדר כושר וכדומה.

היתר להפעלת בית תפילה בתו ירוק עם תפוסות גבוהות יותר מאשר מגבלת ההתקהלות, תנאים להפעלת המקומות האמורים כוללים תפוסה המותרת בהם, פירוט לגבי אופן הצגת ובדיקת תו ירוק בכניסה לעסק, קביעת עבירה על שהייה של אדם שאינו מחוסן או מחלים במקום הפועל בתו ירוק וקנס של 1,000 שקלים, קביעת עבירה על הפעלת מקום שהפעלתו התורה בתו ירוק עובר אנשים שאינם מחוסנים או מחלימים.

התקנות כוללות הארכת תוקף התקנות עד ליום 7 במרץ. אומנם תוקפן פג, אך ללא אישור המליאה לתקנות תתבטל האחריות הפלילית לעשיית עבירות על התקנות הללו, יוחזרו קנסות ששולמו בגין ההפרות ויתבטלו, אם זה לא יאושר.

אבקש לאשר תקנות אלה בהתאם להצעה המונחת לפניכם. תודה רבה. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. סליחה, קודם כול רשימת הדוברים. לפי מה שאני רואה, הם אינם נמצאים כאן: חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חבר הכנסת משה אבוטבול איננו, וחבר הכנסת עופר כסיף,

אנחנו עוד לא עברנו על התקנות הבאות, אלה רק התקנות הראשונות. לא, אלה רק ההצבעות הראשונות. זו הצבעה אחת, ואחר כך אנחנו נעבור לתקנות הבאות אחריהן. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה על התקנות כאמור. הצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס'

התשפ"א 2021. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 31),

2021, נתקבלו. סגן השר קיש, אני מוסיף את קולך בעד. חבר הכנסת שבח שטרן,

וחבר הכנסת כסיף? נגד. אם כך, יש לנו שלושה בעד,

אני קובע שתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות

(הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 31), התשפ"א

ומאז,

אבל ללא אישור המליאה לתקנות אלה תתבטל

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חבר הכנסת משה אבוטבול,

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת. אני אנצל את הזמן הקצר שיש לי כדי להתייחס לכל החוקים, התקנות וכן הלאה שהועלו ויועלו היום בהקשר של הקורונה, כולל ההחלטה המבישה, שלא לומר או להשתמש במילים יותר חריפות, לגבי החוק שהועבר לא מזמן בנושא האזיקים. אני רוצה להתחיל מאמירה לגבי איזה ספר. בדיוק לפני 60 שנה, ב-1961,

יצא ספרו של אחד מהסוציולוגים הגדולים, אירווינג גופמן, שנקרא "על מאפייני המוסדות הטוטליים", במקור זה נקרא Asylums.

בספר הזה הוא מדבר, הרבה שנים לפני פוקו, על מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים, אסירים, חוסים וכן הלאה.

בכל אותן מסגרות? מפרקים את החוסים מהזהות שלהם, מעבירים אותם טרנספורמציה מסובייקטים לאובייקטים, מעצבים אותם בהתאם למוסד הטוטלי שבו הם חוסים. החוסה או האסיר, המאושפז, נתפסים כברירת מחדל. נקודת המוצא היא שהם אנשים לא נורמטיביים אלא אם כן הוכח אחרת, וההוכחה, עליהם. כך זה גם בתהליכים של טוטליטריזציה ברמה הפוליטית המשטרית. האדם עובר טרנספורמציה מאזרח לנתין ממושטר וצייתן. נקודת המוצא של המשטר הטוטליטרי היא שהאדם, האזרח, הוא עבריין ופורע חוק אלא אם כן הוא הוכיח אחרת, בעוד שבמדינות דמוקרטיות כל בר-דעת יודע שאדם נתפס כאדם נורמטיבי אלא אם כן המערכת הוכיחה אחרת. מה שאנחנו רואים בשנת קורונה, מעבר למגפה הנוראית, הקטלנית, ואני חוזר בכל הזדמנות וקורא להתחסן ולהישמר. מה שאנחנו רואים, התקנות שלפנינו וגם החוק שעבר קודם, בעניין אזיקים מול מלוניות,

לבחור בין אזיקים למלוניות זה לא חופש בחירה, זה כמו לאיים בנשק על מישהו ולהגיד לו: your money or your life, כסף או חיים. זו בחירה חופשית, אתם עושים צחוק? האזיקים והמלוניות וכל התקנות המופרעות שראינו ואנחנו רואים יותר ויותר, כמו בשיטת הסלאמי: כל פעם קצת, אין ברירה. גם האזיקים, גם המלוניות, גם מה שמכונה התו הירוק, האזרח נתפס כעבריין מועד אלא אם כן הוא הוכיח אחרת. בדיוק התרבות, המנטליות הטוטליטרית הפוך ממה שצריך להיות. הבעיה המרכזית היא האי-אמון של הציבור בממשלה, ובצדק. הממשלה הרוויחה ביושר, זה הדבר היחיד שקשור בינה ובין יושר, היא הרוויחה ביושר את האי-אמון ולכן את האי-היענות. זה לא היעדר נורמטיביות של הציבור, זה היעדר התנהלות דמוקרטית שקופה וראויה של הממשלה. לכן אני שולל מכול וכול את כל התקנות האלה, את החוק שעבר, ואני מזהיר שוב,

לא השנייה ולצערי גם לא העשירית: אנחנו מידרדרים יום-יום ושעה-שעה תחת הממשל הכושל הזה למשטר טוטליטרי, העתקה של המשטר הטוטליטרי מהשטחים הכבושים לתוך ישראל. ואני קורא לכם: התעוררו, תעצרו את זה.

תודה רבה. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' איננה. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, חבריי חברי הכנסת, אורן הוא חניך בבית חינוך עיוורים בירושלים,

אורן התקשר אליי היום מזועזע ופגוע בעקבות ריאיון שנתתי הבוקר ברשת ב' בתוכנית קלמן-ליברמן, כשהבעתי את עמדתי על החלטת הוועדה לפרס ישראל לא לתת לאף אדם מזרחי פרס ישראל, ואמרתי שמדובר בעיוורון. אורן נפגע מזה. הוא אמר לי: יכולת להשתמש ב"אטימות", יכולת להשתמש ב"רשעות"; "עיוורון" זו לא הגדרה נכונה. הבטחתי לאורן: לעלות לשידור היום אני לא אוכל, אבל אני אתקן את זה מעל במת מליאת הכנסת. אני מתנצל בפניך, אורן, ואני מאחל לכולנו שנוכל להיות רגישים יותר לאנשים עם מוגבלויות, ובאופן כללי רגישים יותר בחברה, וגם שנזכה למגר גזענות מן הארץ.

תודה על הדברים.

חברות וחברי הכנסת, אני לא רואה שיש רצון לסכם, אז אנחנו יכולים לעבור להצבעה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 25), התשפ"א 2021. אני כמובן אאפשר למי שמקומו למעלה להשתתף בהצבעה מכאן. אנחנו עוברים להצבעה, בבקשה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 25), התשפ"א 2021, נתקבלו.

חבר הכנסת שבח שטרן וחבר הכנסת ארבל, בעד, ואת קולו של חבר הכנסת כסיף, נגד, אני מניח. אז אם כך, אנחנו עם חמישה בעד, מתנגד אחד, אין נמנעים.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 25),

אושרו על ידי מליאת הכנסת והתקבלו.

היינו נמנעים מלכנס את הכנסת כל כך סמוך לבחירות במצב רגיל, אבל בהתחשב בעובדה שאנחנו נדרשים לאשר תקנות עד מועדים מסוימים, ובשים לב לחקיקה שנדרשת להתמודדות עם משבר הקורונה על היבטיו הבריאותיים והכלכליים כאחד, כאשר הדבר הזה נדרש אנחנו בכל אופן ממשיכים ומתכנסים. ואני לפחות עושה מאמץ גדול להימנע מלהביא לכאן דברים שאינם דחופים והכרחיים בהקשר הזה, למרות,

שהיו בקשות שונות מהממשלה לדברים נוספים. באופן טבעי, גם שורה ארוכה של דיוני 25 חתימות שקיימנו כאן, נדמה לי שגם כן בהיקף שלא היה כמוהו קודם, כאשר אנחנו נכנסים לתוך השבועיים, יש כוונה לעוד אחת.

לכן אני אומר: כשאנחנו נכנסים לתוך השבועיים האחרונים, נכון לטעמי להימנע מהעניין הזה, כך נהגו גם בעבר, כדי שאנחנו באמת לא נגלוש מהדיונים הענייניים למקומות שרצוי ונכון לא להיות בהם. ולכן אנחנו באמת מכאן ולהבא נעשה רק את ההכרחי, הדחוף והבלתי-נמנע, ונשתדל להימנע מדברים מעבר לכך.

על מועדי הישיבות הבאות, שתתקיימנה ככל הנראה בשבוע הבא, אנחנו נודיע בהמשך. אני אעיר עוד הערה, מאחר שאני רואה כאן את חברי חבר הכנסת גינזבורג: בוודאי אם תהיה החלטה בממשלה, והיא תובא לכאן, למינוי שרים, אז אנחנו בוודאי נביא גם את העניין הזה. הדבר הזה הוא גם דחוף והכרחי, ולכן גם הוא, במידה שנידרש אליו, יובא לכאן, כמו גם אם יהיה מצב של השבעה של חבר כנסת חדש.

יש לנו רגיעה בהתפטרויות, אבל אם זה יקרה, אנחנו גם את הדבר הזה כמובן נאפשר. יש תוכניות שזה לא,